אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה לביטחון פנים, היום 14 בדצמבר 2021, י' בטבת תשפ"ב, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 55 והוראת שעה), התשפ"א 2021. קיימנו כאן דיון לפני כשבועיים על ההסתייגויות, הבנתי שחברת הכנסת מיכל וולדיגר יש לה עוד,

אני יכולה לסגור כבר את הדיון על ההסתייגויות? תודה, אנחנו מצביעים. אני רוצה לבקש שלא נעשה דיון לצאת ידי חובה. אני עשיתי דיון ארוך פעם שעברה ואת דיברת הרבה, אז מה ידי חובה כאן? שנייה, אני מסבירה את עצמי, אני יודעת שאת נתת לי לנמק ואני נימקתי והכל בסדר, בסוף ההסתייגויות האלה לא הוגשו. אבל אין לי זמן לזה אורית, ישבנו בדיון הקודם, דיברת כאן כמעט 40 דקות,

יש לך שתי דקות, דברי ואני מתחילה להצביע, לא יהיה כאן דיון, יש לי ב-20 לדצמבר הוראת שעה שקובעת, אני רוצה לסיים את האירוע. מה שאני מבקשת זה שההסתייגויות האלה יהיו הסתייגויות, שחברי הוועדה יוכלו עכשיו לשקול אותן ברצינות ולא להצביע אוטומט לפי קואליציה אופוזיציה, או לפי עמדת ממשלה, אלא כפי שאני רגילה בהרבה דיונים בוועדת הכנסת, בטח בחוקים כאלה חשובים, שיהיה אפשר, שינתן לחברי הכנסת, חברי הוועדה, לחשוב על זה ולשקול אולי הם ירצו להצביע בעד חלק מההסתייגויות, בעד הסתייגות אחת, שלא נהיה באוטומט.

אנחנו לא עשינו אוטומט, עשינו כאן דיון ארוך. לא אמרתי, נתת לי לדבר, אני לא באתי בטענה, ומטרתי איננה, איננה פיליבסטר. אבל אורית זה לא יקרה, אני רוצה לסיים. הוצאנו את האלמ"ב, הוצאנו את עבירות המין, הוצאנו לדעתי את הנושאים לדעתי הביטחוניים ועשינו, אנחנו ממשיכים כאן הוראת שעה של הכנסת מ- 2018 שפוקעת בשבוע הבא,

אני כבר מקבלת מיילים וטלפונים ממשפחות של אסירים, שלא לדבר על שב"ס, שלא נדבר על המשרד לביטחון פנים. יש לנו כאן אחריות, אם יש לך אחריות תסירי את ההסתייגויות שלך, יהיה מאוד פשוט.

אז אני מצביעה, סיימת. מה רצית להוסיף? אני רוצה להוסיף שתי הסתייגויות.

יכול להיות שזה סעיף בנפרד. מה זה סעיף בנפרד? זה על סמך מקרים שפנו אלי בסדר? אז אחד זה יהיה א' האמור בסעיפים קטנים א' ו- ב', לא ישוחרר אסיר לפי סעיף זה אלא אם הוא ובני משפחתו קיבלו הודעה בכתב שבוע קודם ממועד שחרורו המנהלי, בסעיף זה בן משפחה,

ילד או בן זוג. איזה סעיף, על מה מדובר? אני אומרת כסעיף כללי, כסעיף כללי אני אומרת שצריך להתנות את השחרור המנהלי בהודעה. מה שקורה שבני המשפחה שהתקשרו אלי לא ידעו אף פעם ומתי באיזה יום הוא משתחרר. בכל שחרור מנהלי כל שחרור מנהלי את רוצה לדחות אותו? לא, שחרור מנהלי מחייב שלפחות שבוע מראש יקבל האסיר ובני המשפחה שלו הודעה שהוא משתחרר. צריך להכין לו תוכנית, צריך להכין לו שיקום,

והשחרור הזה משום מקום שהם מקבלים משאיר אותם ב-אוקי מה עושים איתם. אבל השב"ס מעדכן. פנו אלי. אין בעיה, השב"ס יגיב לזה, זה לא נכון. הם יודעים רק באותו יום אם יהיה שחרור. מה את אומרת? על תקן הכליאה, בודקים בכל יום אם המצבה עוברת את תקן הכליאה, ואז באותו יום מחליטים על השחרור. של השחרור המנהלי? ככה זה עובד כן. כל יום המשפחה לא יודעת, נכון אני צודקת?

שחרור מנהלי את יודעת באותו יום, את בודקת את מצבת הכליאה, את רואה אם זה עולה לתקן, אני אגיד לך מה ההשלכה של ההצעה שלך, באותו יום מחליטים מי ישוחרר. אם צריך להמתין שבוע, מה שאת מבקשת שהוא לא ישוחרר באותו יום. מה שאת אומרת זה גרוע מאוד, מה שאת אומרת עכשיו למשפחה, אנחנו יכולים לשחרר אותו היום אבל אנחנו לא נשחרר אותו כי מיכל חברת הכנסת ביקשה להודיע שבוע מראש, אז את תשאירי אותם בכלא. הבקשה שלי באה על סמך משפחות שפנו אלי, שהילדים שלהם בני 21,

והם ביקשו ממני אנחנו לא יודעים מה לעשות. אני מנסה להסביר לך שזו הצעה גרועה. אני מבינה, אבל המשפחות פנו אלי.

אבל את רוצה עכשיו שכל המשפחות, אם המשפחה עכשיו אומרים לה שישחררו את אבא שלכם מחר,

לא חכו שבוע שנערך?

הם צריכים להיערך, תוכנית שיקום, לאן הוא יגיע. אוקי, באמת אני רוצה לסיים אז קיבלנו והבנו, מה עוד? איך זה נרשם, על איזה סעיף? סעיף 4. וסעיף נוסף, לאסיר ששוחרר בשיחרור מנהלי, תהיה תוכנית שיקום שתכין הרשות לשיקום האסיר, כאמור בסעיף 3.2 לחוק הרשות לשיקום האסיר תשמ"ג, 1983, מה שלא קורה בפועל. לא מבינה, כל אסיר שמשתחרר במנהלי את רוצה שיהיה לו שיקום מהרשות לשיקום האסיר? אם אדם נאסר על שימוש במידע פנים, קיבל שנה, שיחררו אותו בשחרור מנהלי, למה המדינה צריכה לממן לו תוכנית שיקום, נגיד שזה עבירה של שימוש במידע פנים, כל אסיר המדינה

את צריכה לעשות תוכנית לשיקום. אם היא תכתוב, אין צורך בתוכנית שיקום זה בסדר. לא, לפי מה שאמרת, אמרת שכל אסיר, זה ההסתייגות שלך.

אז אפשר על פי שיקול דעתה של רש"א, אבל שזה יהיה משהו שרש"א צריכה לדעת. למה אתה מוסיף את זה? זה גם יהיה לסעיף 4. תודה רבה, חבר הכנסת בני בגין רצית להעיר? כן, בסעיף 4 אני הגשתי הסתייגות או מעיין הסתייגות לגבי הדיווח, ביקשתי להוסיף סיום הדיווח.

בשיחה מאחורי הקלעים בסוף הדיון האחרון, אני הבנתי שמבחינת שירות בתי הסוהר לא צריכה להיות בעיה ואין בעיה לדווח גם את זאת, אז אני מציע אם אפשר שנכנס לנוסח. יש בעיה? אני כן רוצה רק לומר על זה משהו, רק לחדד משהו בנוגע לבקשה שלך, ולגבי עמדת השר נצטרך לבדוק אם הוא רוצה להסתייג ככל שזה ייכנס.

לגבי החלק הראשון שביקשת תקופות שבהם לא שוחררו אסירים. שנייה, בואי נפנה את חברי הכנסת. בנוסח שחילקנו בעמוד 14, ההסתייגות של חבר הכנסת בני בגין. הסתייגות מס' 12. בסדר, אני רק רוצה לדעת אם זה ייכנס לנוסח או לא. עמוד 2, ההסתייגות של בני בגין, אם לשב"ס אין התנגדות אז מה הבעיה להכניס את זה?

כנרת תוכל להתייחס,

אבל אני רק רוצה לחדד שנייה משהו ביחד למה שביקשת. לגבי החלק הראשון, תקופות שבהן לא שוחררו אסירים, הבנו שבעצם לא עברנו את תקן הכליאה, ואתה רוצה לדעת באיזה תקופות לא היו בכלל שחרורים מנהליים. כלומר, בחלק הראשון של ההסתייגות שלך ביקשת דיווח בנוגע לתקופות שבהן לא התקיים שחרור מנהלי כי לא עברנו את תקן הכליאה. בחלק השני ביקשת את מספר האסירים שלא שוחררו בשחרור מנהלי בתקופות אלה. צריך רק לחדד שיש פה עניין, שאם אסיר מסוים לא שוחרר ביום מסוים אז הוא עדיין נמצא גם ביום שלמחרת במתקן הכליאה. מבחינת הספירה זה איזה שהוא נתון שצריך באופן ידני לראות, צריך להבין שזה מצטבר ככל שאין שחרור. אבל אנחנו צריכים לקבל, לדעתי זו הצעתי, מושג אבל דיוק כדי יום או יומיים, לא נראה לי שהוא מכריע לעניין זה, אז ששב"ס יעשו כהבנתם. אחרי הדיווח הראשון כבר נדע. עכשיו לגבי עמדת סער, אם ההסתייגות מקובלת עליו או לא. רגע גלי לפני שאת עוברת אנחנו לא הבנו מה חבר הכנסת בגין התכוון. אני חושבת שהבנתי אבל חשוב שאתם תבינו. החלק השני, מספר האסירים שבשל כך לא שוחררו בשחרור מנהלי. בעצם אנחנו אומרים, כל אסיר שלא השתחרר נמצא גם למחרת,

שאני יודעת שביום הזה לא השתחררו בכלל אסירים, אם בכלל נתעלם מזה שלפעמים משתחררים רק שחרור חלקי וכו'.

זה לא נתון שיהיה מדויק, כי הוא מאוד תלוי בכמה הייתי עוברת את תקן הכליאה ומי היה משתחרר. בכל מקרה זה נתון שהוא מצטבר, זאת אומרת אסירים נשארים כי הם לא שוחררו אז תהיה ספירה כפולה ובעצם המשכית של אותם אסירים, ולכן זה נתון שהוא קצת בעייתי לפלח אותו, זו הייתה הערה שלי, וחבר הכנסת אם הבנתי נכון אמר שהוא לא חייב שזה יהיה על בסיס יומי אלא איזה שהוא סדר גודל של האסירים שלא שוחררו באותה תקופה שלא היה שחרור מנהלי. שוב אנחנו ניתן מספר ונתייחס לאילו היה שחרור מלא אני מניחה, כי לא נוכל להתייחס אם היה חלקי, ולכן לא בטוח שהמספר הזה אכן ישקף את מי שהיה יכול להשתחרר בפועל אילו היה שחרור מנהלי כי תלוי איזה היקף של שחרור מנהלי. אבל בשבוע כן תוכלו.

אבל גם לגבי השבוע, יכול להיות שהיה לי בשבוע הזה חלקי. אומדן, צריך אומדן לא אחד על אחד.

עשרה, על שניים עשר, שמונה, על זה לא נלך לרב. צריך איך נכון לבדוק אותו, אולי שב"ס יוכלו להתייחס לזה. כנרת תסדר עם זה. כנרת תסתדרי עם זה? היא איתנו בזום. כן, מה היא אומרת? קודם כל שלום לכולם, עו"ד כנרת צימרמן משרות בתי הסוהר. באופן עקרוני אנחנו יכולים לספק את הנתון הזה, אבל הוא כן דווקא יהיה נתון יומי ונתון לאותו יום. זאת אומרת יכול להיות שחלק מהנתונים האלה יהיו מצטברים, זה יהיה אותם אסירים, גם למחרת, אנחנו לא יכולים לגרוע אותם, אבל זה נתון שיספק חלק מהמידע שמתבקש. והוא יתייחס למצב הדברים כאילו היה שחרור מנהלי מלא? מלוא הפוטנציאל לשחרור מנהלי? מלא הפוטנציאל, כן מלוא הפוטנציאל, לא מי שבסופו של דבר שוחרר. כן יש לנו טיפה בעיה עם הנוסח,

הנוסח עצמו של הסעיף כמו שאני רואה אותו הוא לדעתי טיפה יש בו איזה שהיא אמירה שיכולה לייצר סוג של טענת הסתייגות. אין בעיה, היו"ר שלנו ממהרת, נוכל לסדר את זה אחרי הדיון. אז אני מציעה שנקבל את העיקרון. גם אני. הדיווח יהיה על בסיס יומי, לאיזה תקופה אתה רוצה, כל רבעון? כל חצי שנה? הדיווח כולו, ההצעה כרגע שעל הפרק היא חצי שנה. אז חצי שנה. לא, זה פעם בחצי שנה אבל הנתונים יהיו יומיים. נתונים יומיים, אוקי בני? כן בסדר, אבל אם יש אי בהירות בנוסח כנרת, אז נעבוד על זה.

אני מציעה שאנחנו עכשיו נבדוק עם יועצת השר, להגיד לה שלשב"ס אין בעיה מבחינת הנתון רק לראות שהוא לא ירצה ומבחינתו זה בסדר. אוקי, אז אם אין עוד הערות אני רוצה לעבור להצבעות על ההסתייגויות. סליחה בבקשה חבר הכנסת סעדי. בוקר טוב גברתי היו"ר, אני חוזר על ההסתייגויות שהגשתי בישיבה הקודמת, ואני רוצה להדגיש שכל החוק הזה שאנחנו כבר מקיימים מספר ישיבות על זה, הוא אך ורק ל- 4 חודשים ותו לא. הוא לא ייכנס לתוקף מיידי, הוא ייכנס רק במרץ.

תחילת תחולה. התחולה שלו במרץ?

במרץ. כן כדי לתת לשב"ס להתאים את מערכות המחשוב שלו. ויסתיים מתי?

ב- 31 ביולי. כן, ואז אנחנו כאן נעשה עוד דיונים. ואז נקיים דיון. בסדר אז מה זה נותן לך, אז בוא ניתן להם את ארבעת החודשים שהם צריכים.

לא, מה שהיה הוא נהיה. במקום שעכשיו יתחילו לעשות מערכות לארבעה חודשים, ינצלו את הזמן, יביאו לנו. אבל המערכות האלה כנראה ימשיכו גם אחרי זה ברובן. אני לא יודע איזה חוק יביאו. בגלל זה עשינו את הפיצול, הכוונה היא להמשיך לדון בסוגיות שעלו וטרם נמצא להם פתרון. אתה גם רצית את הפיצול. לא, את הפיצול על המאסר בגין עבירות קנס זה בסדר, אנחנו נמשיך לדון. אני מדבר על כל הסוגיות שלא היו שעכשיו אנחנו מצביעים על זה, וקיימנו דיונים, וטור א' וטור ב' וטור ג', והכל עשינו בשביל ארבעה חודשים? בסדר אנחנו לא חברה של וואקום. אוקי, אז אני אומר אנחנו ברשימה המשותפת היינו מוכנים לשקול את כל העניין הזה של עבירות מין ואלימות במשפחה, ואם באמת יש מסוכנות מהשחרור שלהם, ובלי שיקום ובלי זה, אז צריך באמת לשקול לא לשחרר אותם מנהלית כי הם לא עברו שיקום. אבל אני אמרתי, וזה גם מופיע בהסתייגויות שלנו, כל עוד שהשב"ס והמדינה כמובן לא קיימו את בג"צ שטח המחיה, והם לא קיימו את זה, ויש הפרה על העניין הזה, אי אפשר לבוא ולבטל חוק שהמדינה בעצמה מצאה אותו ככלי למען עמידה בבג"צ שטח המחייה, כי היא לא עומדת, בני בגין היא לא עומדת. לא, אני לא מבין למה לבטל. אבל ההצעה מאריכה את השחרור המורחב, הצעת החוק מבקשת להרחיב את הוראת השעה שמאפשרת את השחרור המורחב, זאת אומרת דווקא מההסתייגויות שלכם כל זה יתבטל. אתם מבקשים להרחיב את השחרור המוגבר, אבל אתם מצמצמים את ארבעת השנים לשלוש שנים, אתם מצמצמים את כל הקטגוריות, גם טור ב' וגם טור ג'. כאשר אתם אומרים בעצמכם שאתם לא ערוכים לתת שיקום לכלל האסירים, אולי 20%, אולי 30% מהאסירים זוכים לשיקום, כאשר כל האסירים הביטחוניים מה שאצלכם מוגדר אסירים ביטחוניים, לא מקבלים שום שיקום כי אין תקנות ואין כללים, אז על מה אתם מדברים? אז בעצם אתם מדברים אנחנו מאריכים.

את זה גם שמעתי פעם שעברה וגם חברת הכנסת אורית סטרוק ודיברה דברים שנאמו בפעם שעברה, עצרתי, היה לנו כאן דיון, אני צריכה להמשיך.

אחרונה, הייתה התחייבות של המדינה שתקן הכליאה ייכנס בחוק, בנוסח המקורי היה מופיע ועכשיו מוציאים את זה. אבל דיברנו על זה אוסאמה. דיברנו על זה אז אני מבקש להצביע על זה. אי אפשר

קתרין בן צבי, שיקום שב"ס בזום, קתרין בבקשה. ואחרי קתרין אנחנו עוברים להצבעות על ההסתייגויות. בוקר טוב, אני רציתי רק להדגיש בפני חבר הכנסת בני בגין, איזה שהוא עיוות שיכול להיגרם מהבקשה שלו. נאמר שהיום לא היה שחרור מנהלי, ויש 20 אסירים שלא שוחררו היום במנהלי, הוא יקבל דיווח שב-14 לדצמבר לא היה שחרור מנהלי ו-20 לא שוחררו. מחר אותם 20 יכולים להיות משוחררים, כלומר הוא יבין שהיו 20 אנשים בדצמבר שלא שוחררו שחרור מנהלי, זו הבקשה שלו, אבל זה לא יהיה נכון. אחר כך אנחנו נצטרך להסביר בוועדה עוד פעם ועוד פעם, מה המטרה, איך יכול להיות שאנחנו אומרים שכל האסירים שוחררו במנהלי ובכל זאת הוא יקבל ימים שבהם לא שוחררו במנהלי. אני רק מצביעה מראש על העיוות באיסוף הנתוון הזה, לא אומרת שיש בעיה לאסוף אותו, רק אומרת על הסכנה בו. מה אתה אומר? קתרין תראי, מבחינתי לו מיצעתם את זה שבועית, אז זה נותן תמונה. הרי מה הכוונה, אני חושב שאנחנו צריכים לדעת באמת בקווים כלליים אבל מבוססים על נתונים מפורטים, מה באמת מצב הצפיפות בתקן מול מצבה. אז אתה יכול לבקש את זה ברמה חודשית או יומית או איזה שבועית שאתה רוצה, תקן מול מצבה. לכן אני מבקש בדרך זו, כדי שנדע איך החיים אכן מתנהלים, או התנהלו בשבוע מסוים או בחודש מסוים, ואחר כך אפשר תמיד לצרף כוכבית בתחתית העמוד ולהסביר לבורים כמוני מה התקלות האפשריות, אין בעיה. אתה מדווח על הימים שבהם לא התקיים שחרור מנהלי וממילא אתה מקבל דיווח כמה אסירים שהיו צריכים להשתחרר במנהלי לא השתחררו נכון?

זאת הייתה הבקשה בסעיף הראשי?

אני אומרת, אילו תבקש רק את הנתון באילו ימים לא התקיים שחרור מנהלי או האם התקיים מלא, חלקי או לא התקיים בכלל, ובנוסף יש טבלה שאומרת כמה אסירים השתחררו בשחרור מנהלי וכמה לא. התמונה הזאת ביחד תיתן לך את מירב הנתונים שאתה זקוק להם.

מה שהציעה קתרין מהשב"ס, אני חושבת שזה נותן את המענה לחבר הכנסת בגין ואנחנו אחר כך נהיה איתם בקשר. בסדר גמור, אז נשאיר את ההסתייגות שלו? לא, אנחנו נכלול את ההסתייגות בתוך הנוסח. בתוך הנוסח, אז לא צריך להצביע עליה. אני מסיר אותה. אז אנחנו מתחילים עם ההצבעות, ההסתייגויות. בקשות רשות דיבור להצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 55 והוראות שעה), התשפ"א-2021. הסתייגות 1 לסעיף 1 של קבוצת הליכוד, קבוצת ש"ס, קבוצת יהדות התורה וקבוצת הציונות הדתית. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה. הסתייגות 2 לסעיף 1, קבוצת הרשימה המשותפת. הצבעה בעד ההסתייגות 1 נגד ההסתייגות 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה. לכן נאשר את סעיף 1 כנוסח הוועדה. הצבעה בעד, 2 נגד, 1

אין הסעיף אושר. היו"ר, אני יכול לקבל בכל זאת, למרות שהסרתי את ההסתייגות איך שהוא זכות דיבור? כן ברור, אין בעיה. נרשום את חבר הכנסת בני בגין לזכות דיבור. סעיף 2 אין הסתייגות, נצביע כנוסח הוועדה. הצבעה בעד, 2 נגד, 1 נמנעים, אין הסעיף אושר. סעיף 3 הסתייגות של קבוצת הרשימה המשותפת. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה.

זה 2022 צריך להיות התאריך שמופיע פה ולא 2021. פברואר 2022. נאשר את סעיף 3 כנוסח הוועדה. הצבעה בעד, 2 נגד, 1 נמנעים, אין הסעיף אושר. סעיף 4 הסתייגות של קבוצת הרשימה המשותפת. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה. סעיף 5 הסתייגות של קבוצת הליכוד,

יהדות התורה והציונות הדתית. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה. סעיף 6 הסתייגות של קבוצת הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות

כולם ביחד. הליכוד, ש"ס ויהדות התורה. ההסתייגות של בני בגין ירדה. ההסתייגות שלך יורדת, ואנחנו נוסיף בקשת רשות דיבור. נאשר את סעיף 4 כנוסח הוועדה. הצבעה בעד, 2 נגד, 1 נמנעים, אין

סעיף 13 הסתייגות של קבוצת הליכוד,

יהדות התורה והציונות הדתית. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה. סעיף 14 הסתייגות של הרשימה המשותפת. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה. סעיף 5 הסתייגות של הרשימה המשותפת. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה. הסתייגות לחלופין של הרשימה המשותפת. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, אין ההסתייגות נפלה. בקשות רשות דיבור, רשומים כולם, רק להוסיף את בני בגין. נאשר את סעיף 5 כנוסח הוועדה. הצבעה בעד, 2 נגד, 1 נמנעים, אין הסעיף אושר. אני מגישה רביזיה, נקבע דיון. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה

12:28.